אני מתכבד לפתוח את הדיון של ועדת החינוך, התרבות והספורט בהצעת חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן. היום כ"ט בתמוז התשפ"ג, 18

אנחנו לא ניתן הקדמות כדי שנוכל למצות את הזמן שיש לנו ולדייק ולעבור על החוק עצמו. בדיון הקודם הפסקנו בסעיף 13 שעכשיו הפך להיות סעיף 9 אחרי שצמצמנו.

כתוב כאן "בהתאם להוראות החשב הכללי". תאגידים לא כפופים לחשב הכללי. זה אמור להיות בהתאם להוראות הממונה על השכר.

אבל יש לו כללים כאלה

זה לא מדבר על הארגון שממנו הוא מגיע אלא זה אותו בן אדם לא יישאר שם כל חייו. בסדר. אם כן, שלוש פלוס שלוש, תקופה ושלוש?

בנוסף חסר הסייג למינוי, שלא ימונה אדם אם הוגש נגדו כתב אישום.

ואם לא, זה כנראה מה שהיה בהצעה המקורית, שלגבי כתב אישום או שהוגשה רק קובלנה

זו העמדה של

להגביל את זה לשנה כאשר זה בתוך השנה הזאת. אם יש יותר, אז במקרה של שלוש רצוף.

לי הגיוני. זאת העמדה שלי לגבי סעיף כזה שהוא באמת חריג ויש בו את הבעייתיות שבו. האפשרות הזו להחליט שהתפקוד הוא לא ראוי כי אולי זה לא תואם

כנראה יש כל מיני דוגמאות.

מעורבת בזה וזה לפי סיווגים כלליים של תאגיד.

זה המינוי. אנחנו מדברים על

איך התקבלה החלטה על מניין של חמישה חברים? כמניין חוקי מינימלי?

בכל זאת זה מיעוט, מתוך 13. אני יודע לגבי תאגידים. גם בעמותות

הנימוק השני הוא פגיעה בעולם הרבני שמהווה אפליה. הנימוק השלישי הוא פגיעה בבית הציונות הדתית בכפר הרא"ה והנימוק הרביעי הוא חשד למעשים פליליים במוסדות בראשם עמד הרב

אפשר גם לחשוב על מודל של מרכז, כמו שיש חוק לגבי הנצחת ראשי ממשלה ונשיאים שהוא כללי. וממלכתי. לפני כשבועיים ישבתי עם ד"ר אייל צור והוא העיר את ההערה הזאת.

אני מבין את זה אבל כרגע אנחנו מתקדמים ולנסות לראות איך אנחנו ניזום משהו שהוא באמת מכיל בתוכו ולא יהיו פטריות כאלה של תאגידים. תודה רבה.

שנמצא בפרק ד' בהוראות הכלליות. יש כאן נוסח שהוא הנוסח המקובל בתבניות החקיקה ובחוקים החדשים של סעיפי ניגוד עניינים. בגדול העקרונות שבו הם שאם מישהו נמצא בניגוד עניינים תדיר בין הפעילות של התאגיד, של המוסד

יש הקמת תאגיד, יש את התקצוב השוטף שלו כמו שכתוב כאן בהמשך, והנושא של מקרקעין ושל בינוי וכולי, אלה ענייניים שצריכים עוד להיבחן. אם בתקצוב שאנחנו מייעדים לדבר,

אם אין לי את הסעיף הזה אין לי איך לממש את זה. העניין של הבינוי כרגע לא רשום בחוק.

אני מניח שתהיה פרשנות,

מקרקעין. במיוחד שבמימוש פעילות כתוב שהקמת המרכז תמומן מכספי תרומות ומתקציב המדינה כפי שיידרש להשלמת הקמתו עד שני מיליון